אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמול ואלכוהול.

דיון מעקב מיום 8 בספטמבר 2020. תודה שהצטרפתם לדיון מעקב שהיה לנו בנושא מסיבות הטבע כדי לברר כיצד התקדם הנושא. לצערנו, כפי שכבר דנו בדיון הקודם,

הוועדה ביקשה מהמחלקה לטיפול בהתמכרויות משרד הבריאות לפעול להגברת המודעות של המשתתפים במסיבות ובקרב הציבור על גילוי אחריות

אני חושבת שהיינו שם 30 ומשהו אנשים. במפגש הזה השתתפו גם משרדי הממשלה, גם נציגי ארגונים וגם אקדמיה. התחלנו את הדיון עם שתי

מבחינתנו אנחנו צריכים להתחיל לעבוד ואני מאוד מקווה שבפעם הבאה שהוועדה תשב, כבר נוכל לדווח לפחות על דברים שכבר קורים בתוך ועדות המשנה.

כמובן שנשמח מאוד לקבל, אם יש צפי של זמנים, מתי הצוותים האלה מתחילים לעבוד, מה הצפי מבחינת ההמלצות שלהם. אני אשאל שתי

לגבי ערכות, יש איזה קשר וקיבלתי חומרים כיצד אפשר לראות את הערכות שקיימות בחוץ לארץ ואנחנו יושבים בימים אלה עם הצוותים של האכיפה במשרד ועוד צוותים, אנשים רלוונטיים כדי לראות איך אנחנו יכולים כן להזמין ומה כדאי להזמין. ברור שצריך קודם הסדרה שהדבר הזה מתקבל על הדעת, שיש איזו הסדרת מדיניות כללית כדי שלא ניצור בעיות לפיהן כביכול אנחנו מעודדים שימוש. בתוך השולחנות העגולים צריך להיות משהו של מדיניות מקובלת על כל המשרדים. לגבי איסוף נתונים. אנחנו מנסים לפנות גם לחדרי מיון וגם לחדרי מיון פסיכיאטריים כדי לנסות לקבל נתונים אם היו אנשים בשנתיים האחרונות שהגיעו מתוך משבר פסיכדלי כדי שנוכל לדעת קצת על היקף התופעות. זה חשוב מאוד. אנחנו כבר מייצרים את זה במטרה שנייצר את בסיס הנתונים הזה והוא ימשיך להתעדכן כל העת? זה כבר נוצר בצורה כזאת שהוא יאפשר המשך מעקב על התופעה? שלא נעשה את זה נקודתי ורק חד פעמית. זה ברור כי אחרת זה יהיה משהו חד פעמי.

אנחנו נמתין גם לעדכון הזה של עבודת משרד הבריאות. כמובן שזה קשור בלוח הזמנים שנמתין לקבל אותו כדי לדעת מתי וכיצד לעקוב. המשרד לביטחון פנים, טל בסון ואחר כך נעבור לחיים תמם. מאוד נשמח לדעת אם וכיצד ניתן לשלב אתכם בעבודה החשובה הזאת של הצוות הבין-משרדי. אני מהמשטרה, תובעת רישוי ארצית. הייתי נוכחת גם בדיון הקודם של הוועדה. אני כן שותפה לאמירה שלך בתחילת הדברים שאכן אנחנו רואים עלייה במסיבות הטבע הלא חוקיות. מאחר וזה סוג של אירוע אסור על פי תקנות הקורונה, אנחנו רואים מסיבות, אמנם הן בהיקפים קטנים עם מספר משתתפים ברמה של מאות, אבל אנחנו כן נותנים דגש לעניין. אנחנו מגיעים מיד למקום ונותנים דוחות קורונה, תופסים את ציוד ההגברה ומפנים את המסיבה. במקרים המתאימים, ריבוי אירועים שהיו לנו בצפון ובדרום, נפתחו תיקי חקירה כנגד המארגנים במקרים המתאימים. אנחנו נותנים לזה דגש, במיוחד בתקופה הזאת כאשר יש עלייה משום שהמקומות האלה באופן טבעי לא יכולים לעבוד ברישיון וזאת איזושהי דרך לקיים אירועים מתחת לרדאר. את יודעת לומר לי לגבי ההשתתפות שלכם בשולחן העגול וגם בצוותים הרלוונטיים? הצוותים הרלוונטיים שיוצאים לעבודה לפי לוח זמנים שיועבר אלינו, את יודעת לומר לי אם תוכלו להשתתף. אני חושבת שהקול שלכם סביב השולחנות האלו מאוד מאוד חשוב וחשוב בכל העבודה הבין-משרדית כדי שיהיה את כל הרצף. אני מבינה שיש עם זה איזשהו אתגר. אני אוכל לבדוק את העמדה וכמובן מי הנציג שייבחר להשתתף בוועדה. אני לא רואה שתהיה מניעה. אני רואה את זה כדבר מתבקש. אנחנו נהיה חלק מהתהליך כי רק בשילוב זרועות אנחנו יכולים להגיע למיגור התופעה. אני אבדוק מי הגורם שיהיה הנציג ואני אעדכן. אני מאוד אודה לעדכון. את תוכלי להיות בקשר ישיר עם טלי יוגב ויחד תחליטו באיזה מהצוותים יהיה מי מהגורמים כדי להבין מה הם הצרכים של כל אחד מצוותי העבודה כי אני מניחה שיש דרישותך שונות מכל אחד מהצוותים הללו מבחינת אנשי ידע. תודה רבה. מגן דוד אדום, בוקר טוב לרונן בשארי, מנהל אגף מבצעים. בדיון הקודם דיברנו כמה חשוב שאתם תהיו בשטח. בוקר טוב. מעבר למה שאמרתי בדיון הקודם, אין לי הרבה מה להוסיף. הופתעתי שהיו כאן איזה שהם שולחנות ואנחנו לא השתתפנו. אני כבר מודיע לוועדה שאני מוכן להשתתף בכל ועדה שנדרשת ובכל שולחן עגול ולתת את האימפוט גם מהניסיון המצטבר וגם ככל שנדרש. חסכת לי את השאלה. אני ממש מבקשת שאכן בכל הצוותים שנבנו והשולחן העגול הכללי, תשתתפו ותיטלו חלק. כמובן בסופו של דבר קולכם סביב השולחן מאוד חשוב. כשאני מקבלת את לוח הזמנים של הצוותים שעובדים, אני רוצה לדעת שהנושאים האלה של ההשתתפות של המשטרה, של מגן דוד אדום, אין עם שום אתגר ואנחנו באמת מייצרים את העבודה בצורה הוליסטית ביותר מראש. תודה רבה רונן. נמצאת כאן עמותת עלם, מעיין שנקר, שאני יודעת שהעבירה את ההרצאה הראשונית או לפחות אחת מהן בנושא מזעור נזקים במסיבות ופסטיבלים בארץ ובעולם. מאוד נשמח לפרספקטיבה שלך כדיון המשך. היום אנחנו כבר יודעים שיהיו צוותי עבודה והשאלה היא האם יש משהו שחשוב שהוועדה תדע, שחשוב שצוותי העבודה האלה ישמעו ממך עוד לפני שהם יוצאים לדרך ונמצאים כאן האנשים שישתתפו בדיונים האלה. מאוד נשמח לשמוע ממך, מהפרספקטיבה שלך, אם יש דברים נוספים שכדאי שנדע. אני רוצה לומר שבתקופה האחרונה, אני שומעת על המון מסיבות טבע שמתרחשות, לחלקן המשטרה מצליחה להגיע ולחלקן לא. אני רוצה לומר שאני חושבת שהמשטרה היא שחקן מאוד מאוד משמעותי שהיה חסר לי גם בשולחן העגול הקודם וגם בהחלטת הוועדות כי אני חושבת שבפועל המשטרה היא זו שמצליחה להגיע להרבה מאוד מסיבות שקורות בשטח ואופן העבודה של המשטרה עם מסיבות הטבע בין אם סוגרים אותן ובין לוקחים את האנשים שנמצאים במסיבת הטבע וכרגע הם בהשפעת כל מיני חומרים אם נותנים להם את הטיפול המיטיב, זה יכול לעזור להרבה מאוד חבר'ה בטיפול יותר טוב. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שהמשטרה תיקח חלק ותעזור לנו לייצר אופן עבודה יותר מיטיב עם מסיבות הטבע ובכלל אנשים שצורכים חומרים. נראה לי שבעבר כאשר המסיבות היו חוקיות או הכול היה הרבה יותר פתוח, היה אפשר להגיע בצורה יותר קלה לאנשים שצורכים חומרים. כרגע אני יודעת שהמון צריכה עברה, כמו שאמרתי בוועדות קודמות, למסגרת שהיא הרבה אינטימית ואני חושבת מאוד חשוב שגם נבין איך אפשר להגיע לאנשים האלה שצורכים בצורה יותר אינטימית ולתת להם דרכים להגן על עצמם. בנוסף אני רוצה לומר ספציפית לגבי חדרי המיון. כשאני ניסיתי להשיג נתונים כאלה ואחרים, אני ראיתי שאין בכלל שאלות כאלה. כלומר, הרופאים שמקבלים בחדרי מיון, זה בכלל לא משהו שהם מחפשים. לכן כמות הנתונים שהם יכולים להשיג על הדבר הזה היא אפסית. אני חושבת שחלק משמעותי מתוך גיבוש הנתונים הוא לבקש מהצוותים הרפואיים הוא לומר איך זה נראה ומה הם צריכים לשאול כאשר מגיעים אנשים כי הרבה פעמים השפעות של חומרים נראים כמו הרבה דברים אחרים, כמו פסיכוזה, התקפי חרדה ודברים נוספים. לפעמים השאלה הזאת של האם הייתה צריכת חומר או לא, לא נשאלת. תודה על החידוד. בהחלט אני אמתין לשמוע מטל שהמשטרה אכן תשתתף בשחקן משמעותי גם בתהליך העבודה הזה ובכל שולחן עגול שיעשה פולו-אפ אחרי צוותי העבודה הספציפיים. את תחושת החירום אני מרגישה. אני רק רוצה לשאול האם אתם משתתפים בצוות עבודה של המידע והנתונים המתוקפים. זה מאוד מאוד חשוב. לנתונים, אנחנו נצטרף.

האם יש מי מהצוותים הנוספים שאת חושבת שהניסיון שלכם מבחינת איסוף הנתונים, השאלות שצריך לשאול, האם את חושבת של-עלם יש תרומה משמעותית בצוותי עבודה אחרים שחשוב שתשמיעו את קולכם סביב השולחן?

גם אני וגם המנהל שלי, מר חורש שגם נמצא כאן, נמצאים בארבעה מתוך חמישה צוותים. הוועדה כמובן תבקש להתעדכן גם בלוח הזמנים אבל גם במהות של ההמלצות של צוותי העבודה ואני מקווה שבאמת את הסוגיות שהעלית בפני פאולה, תעלו בדיון בשולחן העגול או בצוות הזה. אני חושבת שזאת המטרה שתדונו לגבי איזה נתונם ייבדקו וכולי. זו המטרה של הצוותים, כפי שאני מבינה אותה. כמובן שהוועדה תרצה גם על זה דיווח ברגע שתגבשו המסקנות של כל אחד מצוותי העבודה. אני שמחה לשמוע שאתם יושבים בארבעה צוותים מתוך החמישה. תודה רבה, מעיין. פורום המרחבים הבטוחים, שון לייקוב. בוקר טוב.

אני רוצה לברך על פגישת המעקב. קצת עצוב לומר שזה חסר תקדים אבל לפחות בנושא הזה. אני רוצה לברך על העבודה הרצינית והיסודית שעושה השולחן העגול והשאיפות של הצוותים. הדבר שאני כן רוצה להוסיף ואני חושב שמעיין אמרה את הכול - זה שכרגע יש חסם אחד עיקרי והוא חוסר ההכרה במזעור נזקים כגישה לגיטימית שכרגע פוגעת ומונעת הרבה מאוד עבודה. למרות שזה לא ממש מתבטא בפועל, כאשר אנחנו קוראים אחרי ישיבת הוועדה הקודמת שלוקחים נהגי אמבולנס שעובדים במסיבות טבע לא חוקיות לחקירה, זה מקשה מאוד על העשייה בפועל. אני חושב שזה חוסם הרבה מאמצים שגופים פרטיים וגם משרדי ממשלה היו יכולים לעשות. אני תוהה אם זאת לא הוועדה הזאת או מי זה שצריך להחליט להכיר במזעור נזקים כגישה שמקובלת, האם צריך לחכות עד לתוצאות כל הצוותים בשולחן העגול או האם הוועדה הזאת יכולה להחליט על כך. כשאתה אומר מזעור נזקים, אני חושבת שזה התהליך שאנחנו מנסים לעשות אותו תוך זיהוי החסמים הנוכחיים. מה שלי נשמע, ותקן אותי אם אני טועה, החשיבות של המשטרה כחלק מהדיונים שנעשים כבר עכשיו, גם בשולחן העגול וגם בצוותי העבודה השונים. לזה אנחנו מכוונים. אם יונגשו לוועדה כמסקנות אני מקווה מהר, לא עוד שנים או חודשים שאומרות שצריך גם שינויים חקיקתיים, כפי שאמרתי, או אחרים, כמובן שהוועדה מוסמכת ויכולה מתוקף תפקידי גם כמחוקקת לפעול כך. אבל לכך אני בעצם מחכה. אנחנו במעגל של פעולות, ביצה ותרנגולת, ומהבחינה הזאת אני זקוקה שינגישו לי מה הם החסמים הללו שאתה מתייחס אליהם ולצרוך זה המשטרה חייבת להיות חלק מהדיון. בפגישה הקודמת למשל דיברנו על הודעה לאנשים, לעודד אותם לפנות לאמבולנסים, אם יש בעיה. אבל אף גורם לא יכול לומר שזה באמת המצב במדיניות. יש דברים בסיסיים שעוד צריכים להשתחרר והאמירה הזאת הייתה יכולה לפתור הרבה מאוד מהבעיות. אולי נעלה בחזרה את רונן ממגן דוד אדום כדי שאני אבין מה צריך לקרות, אם זה חסם אפשר להסיר אותו עוד לפני מסקנות הוועדה. רונן, שמעת את השאלה שהעלה שון? שון שאל האם בינתיים,

אם זה הנהגת ההורים הארצית ואם זאת מועצת התלמידים הארצית וארגוני ותנועות הנוער. חשוב לי שמשרד הבריאות, משרד לקידום חברתי, משרד החינוך, ביטחון פנים ומד"א יביאו את כל הנתונים, לשבת ביחד ולקיים סיעור מוחות ולצאת במשהו שהוא משותף והוא בשפה אחידה לכולם.

כן הייתי משתמש בסיירת הורים שנמצאים בישובים השונים. אנחנו ערים מה שקורה בתקופת הקורונה. הנוער שלנו נמצא כל יום בערב מחוץ לבית ומאתגר את עצמו בתופעות שליליות כאלה ואחרות. לכן האיתור והניטור של הדברים יכול להקל ולסייע לכולם. באמת חשוב ששיתוף הפעולה הזה יעבוד כמו מכונה משומנת, כך אני קורא לזה, והתשומות וההתגייסות של כולם תיתן לנו להבין בסופו של דבר שהתופעה גדולה יותר מכפי שאנחנו חושבים. יש גם קטינים שמשתתפים במסיבות האלה. אנחנו, ההורים, הנהגת ההורים הארצית, נתגייס לסייע לפעולות לכל הרשויות שצריכות אותנו, אם זה בהסברה ואם זה בחינוך. נסביר את המהות ואת ההשלכות ונימנע מנשירת תלמידים מבתי הספר, שגם זה דבר שצריך להילקח בחשבון. תודה רבה. בהחלט, מאוד חשוב. אני יודעת מתוך המחויבות של המשרד לחיזוק וקידום קהילתי שהפוקוס על קהילה בטוחה הוא כל כך משמעותי. צוותי העבודה האלה יעשו את עבודתם ואני מקווה שקולכם יישמע גם במהלך העבודה של צוותי העבודה הרלוונטיים, אבל בטח ובטח לכשיוגשו מסקנות כל אחד מצוותי הוועדה ובאופן כללי של השולחן העגול, אני בטוחה שתימצא הדרך הנכונה להשתמש בכלי האדיר הזה שהוא סיירות ההורים שהן מאוד מאוד חשובות. אני בטוחה שהמשרד לחיזוק וקידום קהילתי מחויב לכך גם הוא ובטח גם כל שאר הגורמים מזהים את שיתוף הפעולה החשוב הזה ביחד עם הנהגת ההורים הארצית. תודה רבה. משרד החינוך, קרן רוט איטח. האם יש לך משהו להוסיף מכיוון משרד החינוך לגבי המסקנות ממפגש השולחן העגול הראשוני, לגבי צוותי העבודה, משהו שכדאי שהוועדה תדע לעקוב אחריו מכיוון משרד החינוך? אולי עוד מעט נשמע את התלמידים, אבל האם בכל זאת יש דרך בתקופת החירום הזאת שמשרד החינוך לעת עתה יכול לסייע בהנגשת מידע, גם אם זה עדיין לא משהו הוליסטי ושלם. בוקר טוב לכולם. אני אציין שבוודאי שאנחנו שותפים לוועדה הבין-משרדית שמוביל המשרד לקידום חברתי ואני שותפה לשני צוותים, גם בקטע של הסברה וגם בחלק של הכשרת צוותים. חשוב להביא את האימפוט שלנו ואת הידע שהצטבר בוועדה כדי שנוכל לתרגם ולהביא בחזרה לתוך מערכת החינוך. כמו שציינת אנחנו בתקופה המאוד מאוד מיוחדת ומורכבת. אנחנו מאוד עסוקים באיתור תלמידים, באיתור ילדים. צריך לקחת בחשבון שהלמידה מרחוק, וזה שאנחנו לא רואים את הילדים, מקשה על היכולת שלנו לזהות ולאתר את כל הילדים. אנחנו עושים מאמצים רבים בעניין הזה. בצד זה אנחנו גם עושים מאמצים בעבודה עם ילדים על כישורי התמודדות וכישורי חוסן, שזה הדבר הכי מאתגר בעת הזו. בתוך זה, מבחינתנו מסיבות הטבע הן כמו כל התכנסות חברתית אחרת שדורשת מבני הנוער מיומנויות להתנהגות במצבי סיכון, התנהגות בסיטואציה חברתית ועל זה אנחנו נותנים את הדעת ונמשיך לתת את הדעת בוודאי ככל שנתקדם בלמידה ובתובנות מעבודת הוועדה.

זה חשוב מאוד. אני רק אומר שיש גם מעין הזדמנות בתקופה הזאת כל עוד כולם ב-זום להנגיש עוד כלים נוספים אפילו רק לדעת מה לעשות ואיך לזהות. אני בטוחה שזה כבר נעשה בצורה כללית יותר לגבי התנהגויות מסוכנות, אבל היות ואנחנו יודעים שמספר מסיבות הטבע הולך וגדל, והן נעשות בצורה לא רוצה לקרוא לה פיראטית אבל בגלל שהסיכוי לחוקיותן הולך וקטן לאור מגבלות הקורונה, בעצם אתם אמצעי מאוד חשוב להגיע לכל בני הנוער ולא רק למי שבסיכון או מועד וכולי. צריך גם להבין שאין לנו נתונים על מספר בני הנוער שמשתתפים במסיבות האלה. בסופו של דבר המסיבות האלה הן ברובן מכוונות ומשתתפים בהן. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש יותר בני נוער שמשתתפים אבל אלה בעיקר צעירים שמשתתפים שם. יש כאן תמיד את הדילמה של מה, אבל כן אנחנו מתייחסים להתכנסויות חברתיות ולמסיבות. מבחינתנו מסיבה היא מסיבה היא מסיבה, אם היא בטבע או בצימר או בבית של אחד הילדים. בהחלט אנחנו נמשיך להסביר את המודעות ואת הידע. יש כאן אתגר בלתי נגמר. לאיזה גילים בעצם מנגישים את הידע הזה? אני רואה שרוב המשתתפים במסיבות הללו, מהנתונים, מגיל 16 עד 60. כאן דיברנו על טווח מאוד גדול, אבל לאיזה גילים מצליחים להגיע עם התכנים הללו? אנחנו מתאימים את התכנים שלנו לגילים. יש תכנים שאנחנו מתאימים לחטיבה העליונה שאלה כיתות י', י"א ו-י"ב, וכאן מדובר במסיבות בצימרים, כל מיני התכנסויות שיכולות להביא להתנהגויות סיכון, ויש תכנים אחרים שאנחנו מתאימים, כי גם תלמידים בחטיבות הביניים, אם אלה לא מסיבות טבע, יש מסיבות אחרות שמתכנסים בהן, אם אלה פארקים או בשכונות. גם לזה אנחנו נותנים את המענים כי מבחינתנו התכנסות היא התכנסות והיא מזמנת מצב סיכון של שתיית אלכוהול, מעורבות באלימות, של שימוש בסמים, ואנחנו צריכים לתת לילדים את הכלים לעשות את הבחירות הנכונות וגם כאשר מתעוררת בעיה, מה כדאי לעשות ואיך כדאי לפעול. תודה רבה. נמצא אתנו אהרון שבי ממשרד העבודה והרווחה. אם יש לך משהו להוסיף גם על עבודת השולחן העגול ועל הצוותים השונים. בוקר טוב.

בעיקרו של דבר אני רוצה להזכיר שהמערכת כמעט היחידה שאמורה לתת ונותנת במידה מסוימת טיפול לצעירים, לנוער ואחרים שמשתתפים במסיבות האלה, זה שירות הטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה נכון לעכשיו. אני אציין שאנחנו כרגע אוספים נתונים אודות האוכלוסייה שהשתתפה לאורך השנה במסיבות הטבע הללו וזה ייתן איזשהו אימפקט למה שקורה. אני רוצה להזכיר שעל פניו באמת המעורבות הפרקטית במסיבות האלה בכל מה שקשור למניעה,

איזשהו סיוע ראשוני, התחלה על ידי עלם. סופו של דבר עשינו איזושהי חבירה באמצעות קרן החינוך, הפעלת כוח אדם שהיה במסיבות הללו ופעל לאורך זמן ומהבחינה הזאת היה איזשהו חיבור כזה או אחר. ככלל, השאלה מכאן והלאה, איך תיראה הסוגיה הזאת. נציין שאנחנו שותפים גם במדיניות סטנדרטים ומניעה בתוך ההקשר הזה אבל התוצאה בסופו של דבר שנוגעת איך בעצם תהיה איזושהי פעולה שהיא פסיכו-סוציאלית על ידי מישהו, על ידי צוותים בתוך המסיבות עצמן, והפניה ליחידות משרד הרווחה, שהן בעצם נותנות את המענה ההמשכי בעניין הזה, היא איזושהי סוגיה מעשית שצריך להתייחס אליה בהמשך. זה בעיקרו של דבר בחיבור יחד עם צוותי הורים או אחרים אבל החלק הזה הוא חלק שחסר ברגע זה, אולי פעולה ספורדית שעדיין עלם עושים אותה, אבל זה לא קיים. הדבר השני הוא באמת המענה שאמור להינתן במערכת הנוכחית. אלה יחידות הנוער ויחידות הצעירים והמבוגרים שקיימים במשרד הרווחה וברגע זה נותנים את המענה לאוכלוסייה. אם מישהו שואל מה קורה עם האוכלוסייה הזאת, זה נמצא בתוך המתחמים שלנו. עם הפנים קדימה, לאחר הסיכום של עבודת הצוות, צריך יהיה לראות מה הפרקטיקה שתצא גם ברמת ההסברה והמניעה וגם ברמה של ההתערות קצרת המועד אפרופו מזעור נזקים שהוזכר כאן, מי בעצם עושה את הפעולה הזאת בתוך מסיבות הטבע, בהמשך לפעילות של מסיבות הטבע וזה על פניו נעשה כעת על ידי משרד הרווחה, אבל זה חסר במובן הזה. איזושהי הסתכלות כוללת בעניין הזה. אני חושב שהנתונים שיהיו, שהם לא יהיו מלאים כי מדובר על צעירים שבעיקרו של דבר בהמשך למסיבות הטבע או בהמשך לשימוש כזה או אחר, הם נכנסו לאיזשהו מסלול של התמכרות והגיעו ליחידות הרווחה וכיום מטופלים שם. אנחנו נדע לגבי האוכלוסייה הזאת. מה קורה עם אוכלוסייה אחרת שלא הגיעה למערכת או שלא הופנתה או שלא אותרה? זה סיפור אחר שצריך לראות איזה מיפוי יכול לתת מענה בהקשר הזה. אני רוצה לומר שהפנים צריכות להיות פנים של פרקטיקה, של מעשיות, של מעבר לעבודת הצוותים, מה בעצם קורה מבחינת העשייה הפסיכו-סוציאלית, הרפואית והאחרת במסיבות עצמן, מה קורה מבחינת ההתערבות עם האוכלוסייה בשלב השני בעניין הזה והאם בעצם אחרי כל מה שנעשה כאן הפחתנו, צמצמנו, שיפרנו את המענים לאוכלוסייה הצעירה הזאת שנמצאת במצב סיכון תמידי. תודה רבה. באמת הנושא הזה של התכלול שהוא חיוני גם בהקשר הזה ובהנחה שבאמת ייאסף מידע ונתונים מתוקפים ומתעדכנים, בעיניי זה כלי עבודה אדיר שאם הוא יונגש בצורה נכונה אליכם וכמובן אל כל שאר הגורמים הרלוונטיים, יש אפשרות להגיע למניעה ולא להגיע עד להתמכרויות, לשלב שבו ברור שהטיפול הוא במשרד העבודה והרווחה. אני חושבת שכאן המטרה היא באמת לייצר מנגנונים מתכללים כל הזמן על איזשהו רצף. אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח במשימה הזאת בצורה שהיא לא תהיה חד פעמית, העבודה המשותפת. צריך לציין שההגדרה שלנו לאוכלוסייה שנמצאת על רצף ההתמכרות ולכן אנשים מגיעים צעירים ובני נוער ברמות שונות של מצבי סיכוי והתמכרות. לכן גם מתוך הנתונים האלה יהיה אפשר להבין. אנחנו לא מדברים רק על אוכלוסייה כרונית עם סמים כבדים. יש אוכלוסיות מגוונות שהשתתפו במסיבות טבע ומהבחינה הזאת אפשר לאפיין אותן בהקשר הזה. שוב, אנחנו פועלים מכיוון אחד בהקשר הזה של איסוף נתונים וזה איסוף של אוכלוסייה מטופלת. מה קורה עם אוכלוסייה שלא הגיעה והיכן מקבלים את המידע הזה? נכון להיום יש כאן ואיזשהו פער ואיזשהו חלל חסר. אני לא יודע איך פותרים אותו אבל זו סוגיה נוספת כדי להגיע לאוכלוסייה ולתת לה מענה. בהחלט. אני מקווה שאחד המנגנונים להגיע דווקא יכול לבוא כתוצאה מהעבודה המשותפת שלכם, אבל נמתין לראות את תוצאות מסקנות הצוותים השונים. יחיאל מגנוס, מגנוס איתור חילוץ והצלה. מהפרספקטיבה שלך דברים. אני קודם כל רוצה להצטרף לברכות של שון על כך שהוועדה עוקבת אחרי הדיון הקודם וזה חידוש יפה. אני רוצה לומר משהו שאני מקווה שאני לא אעלה אנשים נגדי. יש רשות ממלכתית, הרשות למניעת סמים, אלכוהול ואלימות. בעבר נוסדה מתוך כוונה לאגד את כל הגורמטים השונים ולהביא אותם לפעולה מרוכזת בתחום הכול כך משמעותי של תרבות הסמים. לאט לאט הגוף הזה שהיה רשות עצמאית הפך אגף במשרד לביטחון פנים ועכשיו הוא עבר למשרד חדש נוסף. אני רואה איזה שהם חילופי תפקידים בין הוועדה לבין הרשות הזאת, זה די מצער אותי כי הייתי מצפה שהרשות עם היכולות שלה, עם הניסיון שלה, עם הידע המצטבר וההנהגה הראויה שיש לה תוביל את המהלך הציבורי הזה. בתוך הגופים הרבים שאני מבחין ברצון העז שלהם לסייע ולעזור, והם באמת באים ביחד לאותו שולחן עגול ומנסים לעזור, חסר לי הגוף המרכזי שהוא הייצוג של הצעירים עצמם. בעבר הצעתי, ואני מציע שוב, לעשות מועצה לצעירים עצמם שהם ידברו בינם לבין עצמם ואנחנו נפיח רוח בשיח ציבורי של הדור הצעיר כדי לנסות להביא למודעות גבוהה ולמזער את העניין הזה. בתוך שיח כזה, לא חשוב מה שאומרים אלא עצם קיום השיח הוא מודעות גבוהה. מודעות גבוהה, כמו שהזכיר שון, זה מזעור נזקים. במסגרת מזעור נזקים, אני מצפה שיצאו כללים ברורים שיופצו וינחו את הצעירים שנוטלים חלק במסיבות השונות כפי שאמרה קרן ממשרד החינוך שידעו מתי צריך להתערב, מתי חבר צריך עזרה, מתי שוברים את הכלים כי מתוך ערכים טובים של הדור הצעיר לא להדאיג, לא לפגוע בעתידו ומכל מיני סיבות אני רואה השתהות ארוכה מאוד במתן סיוע למי שצריך. העניין הזה של השלכת האחריות על הגוף היחיד שהוא פעיל מאוד, שזאת המשטרה וצריך לברך על כל פעולה שהיא עושה, ואני רואה שהיא עושה פעולות משמעותיות ביותר, אבל אנחנו לא רוצים לדחוק את המסיבות האלה למקומות נסתרים ולמנוע את הכרזתם.

אני הייתי מצפה שנעשה הכול כדי שיהיו כללים ברורים לקיומן של המסיבות האלה, לאישורן ולקיומן תחת פיקוח. כך נמנע את הסתרת המסיבות ואת הסיכון של כל מי שנוטל חלק בהן, זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע לרשימה מסודרת שכל מארגן מסיבות כזה יצטרך לעמוד בה ושיוכל להיות לו פשוט וקל לקבל את ההיתרים. אני מדבר על אמבולנסים, על רופא. כמובן צריך לשלב את כל הגורמים הציבוריים, את ההורים, את האוהל הלבן, את כל יתר הגורמים הפנטסטיים שהקמנו כאן במהלך השנים ויודעים לעשות עבודה מצוינת. המשטרה היא גוף פעיל אבל אנחנו לא יכולים להיות תלויים במשטרה. אנחנו יכולים לתת לה את הסיוע הגדול והסיוע הזה יבוא רק בעזרת גיוס כללי. אני מודה לכם מאוד ואני שמח מאוד שאתם מתעסקים בזה בצורה רצינית. אני מקווה שיהיה לזה הד ציבורי כי תזכרו, אנחנו בתוך תחום תרבותי. סמים הם תרבות, זה מלווה את המין האנושי משחר המין האנושי, לא היה מין אנושי בלי סמים, אין וגם לא יהיה. השאלה היא איך אנחנו מטפלים בזה ומטפלים בזה רק בהקניית מידע ומודעות גבוהה. כל יתר השיטות של המניעה, האיסור וכולי, הביאו אותנו בדיוק למצב בו אנחנו נמצאים. לחזור שנית ולפסוע במרץ על אותם נתיבים בהם הלכנו במשך 70 שנים, לא ישנו את התוצאה. אנחנו חייבים לשנות את הגישה שלנו ואני באמת רואה שינויים שמתרחשים בציבור בהתייחסות לעניין, אם זה לגליזציה וכך הלאה. לגליזציה בעיניי כמו שאתם יודעים היא חיובית, בתנאי אחד בלבד, שאנחנו נוכל לגדר את השימוש בסמים באופן נבון ובשיתוף פעולה של כולם. תודה רבה לכם.

אני מעריכה מאוד מאוד גם את הסיפה של דבריך ואני אומר שבאמת הוועדה הזאת היא הוועדה להתמודדות. היא לא ועדה למלחמה ולא למאבק אלא מאבק להתמודדות עם המציאות כפי שהיא ואין לנו את הפריבילגיה לדחוק לפינה אף אחד מהנושאים שעולים לדיון בוועדה. אני מסכימה אתך שזה חייב להיעשות בצורה הוליסטית, מתכללת ואחראית. בסופו של דבר שני ה-ח' ח' אחד לחוק ו-ח' אחד לחינוך בהקשר הזה החינוך מאוד מאוד חשוב והוא חייב ללוות גם את החוק. שלוש אמירות. הראשונה, לגבי ההכרח להתעסק בדרישות, מבחינתי זאת המטרה של עצם הדיון הזה, דיון המעקב, ואני מקווה גם של תוצרי צוותי החשיבה. האמירה השנייה היא אמירה יותר כללית לגבי הרשות. אני חושבת שבסופו של דבר הדבר הנכון הוא שתהיה רשות מתכללת שמלווה את הנושא הזה מתחילתו ועד סופו.

ככל שאנחנו מתקדמים בנושא ההתמודדות עם הנושאים הללו ואתגריו, חייבת להיות רשות שמלווה בצורה מתכללת ואני לא יודעת היכן לקרוא לה והיכן לשים אותה, אבל זה לא העניין אלא התכלול שהוא חיוני והכרחי. מה שהיה בעבר, בהחלט משמש מודל. האמירה השלישית היא לגבי קולם של בני הנוער. אנחנו נשמע מדביר, יושב ראש מועצת התלמידים מחוז התיישבותי. ברשותך, עוד מילה אחת. הרשות חייבת לחזור למתכונתה כרשות עצמאית ולא נתונה לגחמות פוליטיות. הסידור הנוכחי הוא סידור נחמד מאוד שכולנו יודעים הוא עומד על כרעי תרנגולת ויכול להשתנות מחר בבוקר. אנחנו רוצים רשות עצמאית ואיתנה בנושא רציני. הייתי מצפה שהוועדה וכל העוסקים בנושא יתמכו בהקמת הרשות מחדש, לא פילוגה ושילוחה למשרד אחר. זה לא מביא ליכולת של הרשות לתפקד. אני מצפה שהרשות שהיא ראויה וטובה מאוד תתפקד כמו שצריך ושהוועדה תעשה כדי להחזיר את הרשות לעצמאות. אני בהחלט מקבלת את הדברים. אני אומר שחשוב שהיא תחזור לעצמאות גם מסיבות של מהות, גם מסיבות של נראות וגם מסיבות של תקציב. זה צריך להיות מתועדף בצורה כזאת שהרשות יכולה לפעול עצמאית ולא נתונה לקיומה או אי קיומה של ועדה כזו או אחרת.

נוכל לדון בזה כאן אבל בהחלט אני מקבלת את קריאתך הזאת. נמצא אתנו דביר שיביא את קולם של התלמידות והתלמידים שאני חושבת שחשוב מאוד שהם יהיו חלק מהשיח. בוקר טוב. אני לא אחזור על דברים שנאמרו. אני כמובן מברך על הדיון. נושא חשוב. אני אומר בפתח דבריי שאנחנו נשמח להיות חלק בכל שיתוף פעולה בכל הוועדות. כמו שקרן אמרה, במסיבות טבע,

בעיקר השתתפות של צעירים ופחות של הנוער אבל זה לא שאנחנו לא איזשהו פלח שקיים שם ולצערי גם בני נוער מגיל 14 משתתפים באותן מסיבות ולכן לדעתי מן הראוי שגם אנחנו נשב באותן ועדות. כמו שנאמר, המסיבות משמשות כאיזושהי דרך הפצה של חומרים מסוכנים, סמים ואלכוהול, מה שיוצר בעיה כשלעצמו. יחד עם חוסר ההסתרה, בין אם זה שאין אבטחה רפואית כלשהי או אין איזשהו כוח, אנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה. בתקופה הזאת לבני הנוער יש המון זמן עודף והם מחפשים מה לעשות. אם אנחנו נלך בגישה של נגד המסיבות, אנחנו ניצור הפוך על הפוך. זו גישה שראינו שהיא לא עובדת עם בני הנוער בכל הקשור להתנהגויות מסוכנות ולכן צריך לייצר אלטרנטיבות. במקום לנסות לחפש אחרי מסיבות בלתי מפוקחות, לאתר אותן זו משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית. צריך לבוא ולייצר לבני הנוער אלטרנטיבה, צריך לתת להם דברים אחרים שהם יכולים לעשות בשעות הפנאי שלהם, לעודד אותם לאיזושהי תרומה לקהילה כי בסופו של דבר המצב כיום הוא שבני נוער נפגשים כדי להיפגש עם אותם חומרים מסוכנים ולא נפגשים כדי להיות אחד עם השני. ברגע שאומרים לא, זה לא מועיל. לכן כמו שנאמר, צריך להתמודד עם אותו סיפור ולייצר אלטרנטיבות במקום לחפש ולרדוף אחרי דברים שהם פשוט התגלגלו. אני אומר שוב שאנחנו נקראים לכל שיתוף פעולה בנושא. הצעירים שכיום משתמשים באותן מסיבות טבע, אלה הנוער של האתמול וככל שיקדימו את התרופה למכה, ככל שיקדימו לתת את המענה הראוי, יקדימו לחפש אלטרנטיבות שמהתחלה יסללו את דרכם של בני הנוער לצד של המסיבות המפוקחות כאשר יש אבטחה רפואית, כאשר אנחנו יודעים שמאחורי המפיצים לא עומדים סוחרי סמים, כך באותה נשימה נשפיע שנה-שנתיים קדימה כדי שהצעירים לא ישתמשו באותן מסיבות ולא יפיצו סמים. תודה רבה. אני ממש מבקשת אני גם אומר את זה בסיכום שתימצא הדרך לכלול את הקול החשוב הזה של בני הנוער גם בצוותי העבודה הנוכחיים.

באופן כללי אני חושבת שעלינו ולא בלעדינו , גם הקול הזה חשוב, גם הוא מנגיש לנו את האתגרים האמיתיים ואפילו את השפה בה נכון להשתמש מכל הבחינות במניעה, בהסברה, בחלופות, באתגרים האמיתיים, אפילו לגבי המידע והנתונים שרוצים לאסוף. אני חושבת שקולם של בני הנוער חשוב שיישמע ואני אבקש באמת לשקול בכל צוות רלוונטי לכלול אותם. בהמשך למה שאמר חיליק, גם דביר וגם שון, נמצא אתנו עידן מור שיש לו פרספקטיבה מאוד מעניינת, להציע נוהל לאישור מסיבות. נשמע את עידן.

אודי ירחיב בהמשך. אני רק רציתי להעיר שהגיע הזמן שתקשיבו לחיליק מגנוס. הגיע הזמן שתיתנו לו את המושכות ותיתנו לו להוביל את הנושא הזה שהוא כל כך מבין בו ובעל ניסיון. הוא יכול לעשות לכם כל כך הרבה קיצורי דרך ולמנוע כל כך הרבה טעויות. אני חושב שהגיע הזמן להתקדם בכל כך הרבה מובנים. הבסיס של ההתקדמות זאת ההסברה וזאת הסברה בכל המישורים, - גם לבני הנוער אבל גם למשטרה וגם ליחידות הרפואיות. שמעתי בתחילת הדיון את נציגת המשטרה או המשרד לביטחון פנים שמספרת על איך משטרה מגיעה וסוגרת מסיבות ונותנת קנסות לאנשים. יש כאן כל כך הרבה צורך בהסברה.

לוקחת חלק כל כך גדול בבעיה אבל היא הבעיה עצמה. מה שהיא עושה בהתנהגות שלה, בחוסר הידע שלה, בחוסר המקצועיות שלה. היא לא מבינה שכשהיא מגיעה לשטח מול מה היא עומדת ומהי צריכה פסיכודלית ואיזה נזק היא גורמת בזמן שהיא מתנפלת על אנשים בטבע ודופקת להם דוחות על מסכות. אני עוצרת אותך. אני מצטטת את חיליק שאני מקווה שהוא חלק מהדיונים של הצוותים השונים. אני עוצרת אותך כדי לומר שגם חיליק אמר, ובצדק, שאי אפשר לשים כאן את הכול על המשטרה. כל המטרה של הדיון הזה ודווקא רציתי לשמוע ממך או מאודי ההמלצות שיש לכם לנוהל אישור, מה כן ולא מה לא כיוון שאני חושבת שאתם באים עם הרבה מאוד ניסיון ועם הצעות פרקטיות. אם אתה מעדיף שאודי יתייחס לזה, לנוהל אישור למסיבות שרציתם להציע, אני אשמח לשמוע ושכל הגורמים ישמעו.

אני חושב שאנחנו חייבים להתקדם ולהכיר בדברים כמו שהם, לאפשר כל בדיקה של סמים פסיכדליים במסיבות. כמו שחיליק אמר, לגדר את הסצנה הפסיכדלית ולא לרדוף אותה כי ברגע שרודפים אותה, במקום פסטיבל של עשרות אלפים אנשים במקום אחד מסודר, יהיו לנו 1,000 מסיבות מפוזרות ב-1,000 יערות או חופי ים וזה כולל צוותים רפואיים וצוותים עם ניסיון. זאת באמת מטרת הדיון. תודה שאתה מעלה את הנקודות. אודי, אם יש לך משהו להוסיף, בבקשה. בוקר טוב. כמו שהתחלתי לומר בפעם הקודמת, ישבתי עם המון אנשים מהקהילה ואני חושב שזה גם מאוד חשוב לדעת שאם אנחנו יוצאים בקמפיינים, הסברה והעלאת מודעות, זה פחות ילך בערוץ 2 כי זה פחות קל ולנו בעצם יש קשר ישיר עם הקהילה עצמה. יש המון אנשי מפתח שיושבים בתוך הוועדות, בין אם אלה מפיקים, בין אם אלה בליינים וגופי הסברה והתערבות. לגבי הנוהל עצמו. דיברנו גם על ארבע השלבים שמפיק יצטרך לעבור. מדובר על אירועים קטנים, עד 500 אנשים. בשלב הראשון זה להוציא תעודת מפיק, כאשר תהיה השתלמות על ידי אחד המשרדים, והבקשה מהוועדה, מהמשטרה, מכל היושבים היא להקצות שטחים שהם פעילים בהם הבירוקרטיה תהיה יותר קלה כי כרגע להפיק מסיבה חוקית, הסכום מסתכם ב-200,000 שקלים ולפעמים יותר בזמן שמסיבה לא חוקית מסתכמת ב-10,000 שקלים. אנחנו בעצם רוצים לאפשר למפיק מקסימום בטיחות עם מינימום בירוקרטיה. שטחים מוקצים בהם יש הגדרה אחת. יש לי שאלה. אתם נכללתם באיזושהי דרך בדיון הראשון של השולחן העגול? האם השתבצתם לצוות המדיניות או לצוות אחר? ודאי. מצוין. יש לך עוד משהו ספציפי שכדאי שנדע מבעוד מועד?

תודה. אני מאוד שמחה לשמוע שכל מי שנמצאים כאן - ואני רק רוצה לוודא שאכן אמרתי שכל מי שנמצאים על הקו או ב-זום מיוצגים בצוותי העבודה. כמובן שהמשטרה חייבת להיות שם ואני ממליצה לכלול גם את חיליק מגנוס ולכלול אותו גם בצוותים הרלוונטיים עם הידע האדיר שלו. אני מציעה לכלול גם בני ובנות הנוער והנציגים שלהם בצוותים הרלוונטיים. אני מקווה שנצליח לייצר משהו הוליסטי בפרק הזמן הזה שאני אמתין לשמוע מהו כדי לקבוע ישיבת מעקב ולשמוע מה הן מסקנות הצוותים. נגיש את זה כדוח ואני מקווה שזה יהיה בזמן הקרוב ולא יארך יותר מדי זמן. אני ממתינה לשמוע מהו לוח הזמנים המתוכנן,

מתי הוועדה קובעת ישיבת מעקב ושכל הגורמים שהעלינו כאן בדיון נמצאים בחלק מהדיונים בצוותים הרלוונטיים. עלו כאן נושאים חשובים מאוד לגבי הדחיפות כעת, כיוון שאנחנו רואים גם עלייה במסיבות הטבע וגם שכל העבודה המדהימה הזאת שנעשית היא בעצם ככל הנראה לא תאפשר בתנאי קורונה מסיבה חוקית. אם יש איזה שהן מסקנות שהצוותים עצמם יכולים לדון בהם גם בנוהל חירום ולהנגיש לוועדה לקראת ישיבת המעקב או לפניה. אמרנו גם שאם עולים דברים תוך כדי עבודת הצוותים השונים שצריך להנגיש לוועדה מבחינת שינויי חקיקה הדרושים, על מנת שנוכל לקדם את המהלך ואת התהליך בצורה הנכונה ביותר ולפרוס אותה ברגע שיהיו ההמלצות בצורה הוליסטית.

בבקשה תנגישו לוועדה את מסקנות הביניים, נקרא להן כך, של הצוותים, של צוותי העבודה. אני ממש לא רוצה שנגיע לדיון מעקב בעקבות טרגדיה. אני מאוד מקווה שנשכיל ונצליח במסגרת החירום הזאת שאני חשה בו וההזדמנות הזאת שלצד המשבר הכלכלי, הבריאותי, הבריאות הנפשית שמשפיעה על בני ובנות הנוער ובכלל ומביא אנשים לצורך הזה אולי להשתתף ביתר שאת ובצורה לא חוקית במפגשים כאלה. יחדדו אצלנו את האחריות, אצל כולנו, לייצר מנגנונים שמאפשרים ומכירים במציאות ומייצרים דרישות ברורות שמאפשרות במסגרת החוק או במסגרת ההכרה של המציאות, איך שלא נקרא לזה, לכלל הגורמים לשתף פעולה בצורה הנכונה ביותר כדי שלא נגיע למקרים טרגיים נוספים. אני מודה לכל המשתתפים. אני מבקשת לקבל גם את לוח הזמנים וגם את המועדים. אנחנו נעדכן לגבי ישיבת ההמשך בהתאם לכך בתקווה שזה יהיה בהקדם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:38.